אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הנושא המשך דיון בטיפול משרדי הממשלה בתופעת הגזענות.

יושב ראש המועצה שקשורה לתחום הזה, במשרד המשפטים,

שוב פעם אלינו בעניין הזה. בישיבה הקודמת גילינו מספר דברים,

חייבים להיות רק במשרדי

אם הגופים המקצועיים של המשרד מוכנים ללכת על זה אז אין שום בעיה, זה לא עניין פוליטי. לכן אני שואל מבחינה מקצועית, לא מבחינה - - - זה לא עניין פוליטי. מבחינת לוחות זמנים יש פה דרישה של חברי הכנסת וגם של כבוד השופט לזרז את התהליך יותר, אז לדעתי צַמצמו קצת את הזמנים טיפה, אנחנו יודעים שלמשרד יש לוחות זמנים אחרים לגמרי, במקום שלושה חודשים אולי לצמצם את זה לחודשיים לישיבת מעקב. מקובל עלייך? מקובל. נעשה כל מאמץ, זה באמת מאוד מאתגר, אבל נעשה כל מאמץ. לישיבת מעקב בטח שאפשר וכטבעם של דברים ברגע שקובעים ישיבת מעקב גם הדברים מתכנסים למועד. עורכת דין יעקובי, רק אם אפשר שאלה.

רגע נשמע את השופט ואחר כך. שמחתי לשמוע את המנכ"לית והיא אמינה עליי במאה אחוז שמה

והמאמץ לתת דחיפה לעניין הזה ייעשה כי באמת הנושא לא עוזב אותנו,

וכנראה גם לא יעזוב בזמן הקרוב,

תודה.

רציתי להבהיר, שאלת הבהרה, בהמשך למה שפתחתי. עורכת דין יעקובי, האם אתם פותחים בבירור או מתכוונים

או שיהיו סמכויות ליחידה לפתוח בבירור של מקרה גזענות

אני יודעת, עורך דין זנה יעדכן אתכם בהמשך, לגבי הטיפול של היחידה בהתבטאויות המזעזעות של המאמן שרף. למיטב ידיעתי כאן הטיפול של היחידה היה יוזמה שלה ולא כתוצאה מתלונה ספציפית שהתקבלה, אבל בכל מקרה ברור שהסמכויות של היחידה הזאת לא צריכות תלונה ספציפית, אלא היא גם חייבת לנטר את ההתנהלות בגופי הממשלה ולהגיב להם. חבר הכנסת שטרן. אני חושב, איך הגדרת אותי? כמעט הגדרת אותי אורח לרגע - - - לא, אתה פעם בשבועיים מופיע,

שיש פה נושאים מעניינים.

אני אומר שאני חושב שאנחנו קצת מחפשים את המטבע מתחת לפנס. זה נכון שצריך לטפל בהתבטאויות גזעניות, אנחנו עם שלא יכול לאפשר לעצמו גזענות מכל סוג שהוא, אבל אני חושב שאנחנו צריכים פה שני דברים, אחת, יש בינינו חברים בכנסת, בממשלה, שמטפחים את הגזענות ושהם חיים עליה ושהם חיים בזכותה, החברה הישראלית עשתה הרבה מאוד צעדים לצמצום פערים בנושא של אפליות על בסיס עדתי,

ואנחנו, נבחרי הציבור, אני לא רוצה לדבר דווקא על שורה מסוימת בחוק הלאום או על היעדר שורה מסוימת בחוק הלאום, ואני גם אומר לחברי מלכיאלי, מה זה נקרא ערים שלא רוצים לקבל חרדים? אם בונים ערים חרדיות אז המונח עצמו כשלעצמו הוא כבר בעייתי שמה, אז אחרי זה מה לנו כי נלין? אתה מרחיב את המושג גזענות יותר מדי. בדיוק. סליחה, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד - - - לא,

אני אתן לך דוגמה, אם ישיבה חרדית אשכנזית לא מוכנה לקלוט בני עדות המזרח. זה חמור מאוד וצריך לטפל בהם. גם את זה צריך להכניס ולטפל.

אין ויכוח על זה, זה לא רק ביטויים, זה גם מעשים. מוסד חינוכי שמפלה על רקע גזעני, אסור לו לקבל תקציבים, צריך לשלול ממנו רישיון. לכן אמרתי שאני חושב שכדאי, בגלל שהפוסל במומו פוסל - -- הנושא של מגורים הוא שונה, כי אנשים אוהבים לגור, אתה יודע, באיזה שהיא אותו הווי מה שנקרא, בהרבה מקומות. וגם בפוליטיקה אנשים אוהבים להיות באותו הווי ובאותו ג'נדר ובאותן כותרות של מפלגות? אני מזכיר לך שגם החילוניים לא רוצים לקבל חרדים. אתה רואה את זה אצל הרבה ראשי ערים שהם גם לא מוכנים. זה מה שהוא אמר.

חבר הכנסת שטרן, אתה צריך לדעת - - - אני לא יודע אם אנחנו צריכים להיכנס לזה. אני לא חושב, אני לא אמרתי - - - ולעשות לזה פוליטיזציה זה באמת יהיה עצוב. זה בדיוק מה שאני אמרתי, אני חושב שההתבטאויות האלה, צריך לטפל בהן והרשות והשופט אליקים רובינשטיין, באמת לא צריך להגיד, הוא מהמתאימים ביותר אם לא המתאים בשביל לטפל בדברים האלה, אני רק חושב שאנחנו צריכים ליטול קורה מבין עינינו בבניין הזה ולראות כמה אנחנו רוכבים בכל מיני וריאציות, אני לא רוצה להרחיב את זה כאן, כמה אנחנו מנצלים ליתרון זמני פוליטי את השימושים שלנו שאחר כך אנשים לוקחים אותם לקצה שאנחנו לא רוצים שייקחו אותם, אבל אנחנו בונים לזה תשתית טובה.

אבל הם יצטרכו להגדיר מה ההגדרה של הגזענות לצורך אותו חוק. נכון, אבל הם יגדירו את זה בהיבטי הפרט. בדיוק לזה התכוונתי,

קודם כשאמרתי שצריך לעשות חוק אחד כולל ולא לפרשנויות שיטפל בדיוק גם בנושא שאתה אמרת, שיש 'אל המעיין' או כל מיני ישיבות שלא מוכנים לקלוט

מזרחיות וכאלה. 'אל המעיין' זה של ש"ס. זה צריך להיות באופן כללי רחב. אני רק מזכיר לכם, חבר'ה, שתפסת מרובה לא תפסת. נכון להיום אין כלום, אנחנו מנסים לגבש איזה שהוא משהו שקשור ביחידה למלחמה בגזענות,

גם דברים, בוא נלך על זה. עכשיו אתם רוצים ללכת על כל הגזענות,

זה נראה לי שזה יכול להימשך עשר שנים ולא יהיה כלום בסוף. זה ועדת חוקה.

רק משפט אחד כדוגמה לצורך בסמכויות, המנכ"לית דיברה על הרשויות המקומיות, גם עורך דין זנה ידבר על זה, לפני כחודשיים, אני חושב, ביישוב בשומרון, ביצהר היה שלט שערבים לא יכולים להיכנס, ערבים ישראליים. איך שראינו את זה פנינו באמצעות דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, למועצה האזורית ולגוף ולוועד של היישוב וכו'

עד היום לא נתקבלה תשובה,

כלומר הסמכויות הן המפתח. כן, נכון. אני חושב, ערבים ישראליים, אני לא משווה,

ועדיין אנחנו לא מצליחים להגדיר את האנטישמיות גם במדינת ישראל וליישם את הגדרת IHRA, זה גם אתגר. אבל רק רציתי לומר, אדוני היושב ראש, שאין ספק שהאתגר החשוב ביותר, אני בטוחה שכבוד השופט רובינשטיין יסכים איתי, זה בעצם הגדרה כזאת שמצד אחד תפסת מרובה לא תפסת, אבל מצד שני אי אפשר להיאבק בתופעה בלי הגדרה מדויקת שלה.

ואני חושבת ששם מעורבותו של השופט רובינשטיין מאוד מאוד

לכן זה עוד יבוא לדיונים, אנחנו רק מקדמים את זה כרגע שזה יבוא לעניין מה שנקרא. אולי חלק הם יכולים בתקנות. הם יכולים חלק לעשות בתקנות, אדוני?

צריך בסיס,

זה לא ייתן את הסמכויות, זה לא נכון לעשות. תקנות זה יותר מהיר. אפשר לשאול שאלה את המנכ"לית?

היום בחוק הסנקציה זה בערך 50,000 או 60,000 שקל, מה שנמצא בחוק, בכנסת ה-20 הגשנו הצעת חוק להעלות את העונש,

שקל. מי שהפיל את ההצעה זה היה משרד המשפטים בטענה שההצעה לא מידתית ולכן אני שואל האם הגיע לא הזמן שמשרד המשפטים יוכל לשקול להעלות את העונש מ-50,000 שקל ל-120,000 או 150,000 שקל? זה יכול להרתיע את האנשים. הם נהדרים בקנסות. אני לא יודע, היא לא נכנסה איתנו בפרטים,

את רוצה להגיד משהו? בעבר הם התנגדו. אני יודעת, אדוני, שהנושא הזה עלה בשיחה שבין שר המשפטים לשרה פנינה תמנו שטה ושיש ביניהם הסכמה עקרונית לקדם תיקון חקיקה בנושא הזה. אני לא יודעת לעדכן מעבר לזה, אני צריכה לברר מול לשכת השר, אבל עקרונית יש הסכמה לזה. קובי לא דיבר. הוא ידבר בסוף, אמרתי. הוא ישמע את כולם ואז יתייחס. אורי, יועץ משפטי בתנועה הרפורמית.

שמי עורך דין אורי נרוב ואני יועץ משפטי במרכז הרפורמי לדת ומדינה. אני מבקש לגעת בשני נושאים ואני אעשה את זה באמת בזריזות. הנושא הראשון שהייתי רוצה להעלות בפני חברי הוועדה זה כל הנושא של חינוך למניעת גזענות, שזה נושא שנגעו בו במסגרת דוח פלמור, היו המלצות שנגעו בנושא הזה. אני רוצה להזכיר שההמלצות האלה של דוח פלמור ניתנו על רקע דוח מבקר המדינה משנת 2015 בנושא קידום נושא החינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות. דוח המבקר העלה באמת תמונה קשה ביותר בכל מה שנוגע להתנהלות הנהלות משרד החינוך לאורך השנים, שלא נקטו בכל הצעדים שנדרשים ליצור תשתית ראויה למאבק בגזענות. הובהר שהמדינה לא עושה שימוש מושכל ומספק במערכת החינוך כדי ליצור קשרים בין חלקי החברה. בדוח פלמור חיזקו את המסקנה הזו ונתנו יותר משתי המלצות, ביקשו לכלול השתלמויות חובה לכל המורים בנושא שוויוניות והטיפול במניעת גזענות ואפליה ועידוד ותמרוץ בתי ספר לפתח וליישם תוכניות פעולה למיגור גזענות ולייצר חברה רב תרבותית. מדוחות שמפרסמת היחידה לתיאום המאבק בגזענות, שהפעילות שלה היא באמת ברוכה ומבורכת בכל רמה, אני מנצל כל במה כדי לברך על הפעילות הזו, במהלך השנים 2018 ו-2019 נכתב שההמלצות האלה טרם יושמו על ידי משרד החינוך. גם עיון בתוכניות הליבה לחינוך היסודי והעל יסודי אנחנו רואים שאין תוכניות לימוד שהן מחייבות לחינוך למאבק בגזענות לאורך כל הרצף הגילאי. השעות שמוקצות לנושאים האלה הן שעות מעטות, הן נתונות בעצם לשיקול דעת של מנהלי בתי ספר והן גם לא ממש נתונות לפיקוח. זאת אומרת אנחנו רואים פה נושא שהחשיבות לנושא של חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות הוא כל כך כל כך גדול, אבל לא ניתן לזה מספיק דגש וזה לא מיושם מסיבה שאני באמת לא מבין אותה והייתי רוצה להעלות אותה בפניכם. הנושא השני מתקשר, אני לוקח את מה שאמר כבוד השופט רובינשטיין בנושא הגזענות ביצהר והפנייה שהוציאה דינה זילבר. גם אנחנו, המרכז הרפורמי, פנינו ליושב ראש המועצה האזורית בנושא וביקשנו את התייחסותו לנושא המאוד מאוד חמור הזה, שאנשים לא מורשים להיכנס ליישוב רק מפאת ההשתייכות הלאומית שלהם. הוצאנו תזכורת, זה היה כבר לפני לא מעט זמן ואנחנו לא מצליחים לקבל שום התייחסות מהאנשים ששלחנו אליהם את הפנייה הזו לנושא הזה. אני חושב שזו דוגמה שהיא ממש בזעיר אנפין שמעידה על איזה שהיא תופעה כוללת של לא לקחת מספיק ברצינות, או לפחות כך מתקבל הרושם, שלא ניתן מספיק דגש למאבק החשוב והדחוף שצריך לנהל בכל מה שקשור למאבק בגזענות. אני רואה את זה גם כשאנחנו מוציאים פניות ואנחנו מנהלים מעקב אחרי התבטאויות מסיתות ברשת, ברשתות החברתיות, בתקשורת הציבורית ואנחנו פונים ומבקשים ממשטרת ישראל, מהיועץ המשפטי לממשלה, מפרקליטות המדינה, להעמיד לדין על עבירות הסתה לגזענות ולאלימות בהקשר הזה, כי הרבה פעמים זה מגיע ביחד, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים לקבל מענים מהמשטרה. הזמן עד שמקבלים החלטה אם כן להעמיד או לא להעמיד לדין, הזמן הממוצע של קבלת החלטה כזו הוא שמונה חודשים, כשיש מקרים שאנחנו מגיעים למצבים שלוקח שנים ארוכות, בין שנה לשלוש שנים ואפילו יותר, עד שמקבלים החלטה אם כן להעמיד או לא להעמיד לדין. יש פה אמירה שהיא מאוד מאוד בעייתית, כשמשאירים אמירות כל כך קשות ומסיתות במרחב הציבורי, מניחים להן לזהם את המרחב הציבורי, זה סוג של מתן גושפנקה לדבר הזה. אני חושב שיש פה צורך מאוד דחוף לתת את הדעת על זה שיש כאן דחיפות והרשויות צריכות לשקף את הדחיפות הזו. למרבה הצער אני לא רואה את זה ממש קורה היום. אלה שתי הנקודות שרציתי להעלות.

כבוד השופט, מה ביקשתם, שיורידו את השלט? ביקשנו קודם כל שיורידו את השלט ושיהיה הסבר לעניין הזה וגם התייחסות לצד החינוכי. האירוניה הייתה שזה היה איש צוות רפואי שבא לעשות פעולה רפואית. אני לא מבין, המשטרה לא יכולה להוריד את השלט הזה? אני לא יודע מה קרה בפועל, אבל עצם זה שלא עונים לך על הדבר הזה, לא מתייחסים. בנושא יהודי אתיופיה מונח במשרד לבטחון פנים דוח שנקרא דוח עשור נזרי שכבר היה צריך לפני חודשים להתפרסם ולצאת לטיפול ואם חלילה יקרה מקרה חדש יגידו,

גמרו את העבודה ואני לא יודע למה זה לי יותר נוח לומר את זה כי אני

הכנתם דוח, כבר יש, תוציאו אותו.

אנחנו נבדוק את העניין הזה. תרשמי לבדוק את העניין של יצהר.

קודם כל אני מודה ומעריך את העקביות והחשיבות שהוועדה רואה בקידום המאבק בגזענות. אני כמובן מעריך את העבודה, אני יודע כמה המנכ"לית משקיעה זמן ורצון לקדם את הנושא הזה. אני רוצה לחדד כמה דברים. קודם כל יש חוק במדינת ישראל נגד גזענות. יש הרבה חוקים, מחוק העונשין שמגדיר מהי גזענות, עד חוקים של חוק איסור אפליה בשירותים ומוצרים, חוק לשון הרע, מה שאין

יש גם חוקים נוספים,

חוק ייצוג הולם וכן הלאה כדי להתמודד עם נושא של אפליה והדרה. הנושא של יכולת אכיפה הוא קריטי. את זה הבנו, לכן הלכנו על זה. אדוני פה שאל, אנחנו ביחידה שהקמנו מקבלים תלונות מהחברה הישראלית, אנחנו מקבלים מחרדים, מקבלים מעדות המזרח, מעולים מברית המועצות. רק לפני שבועיים הגשנו תביעה אזרחית נגד רשות מקומית על כך שהיא סירבה לרשום ילד לבית ספר ממלכתי דתי, כי חשדו שהוא עולה מרוסיה אז אולי הוא לא יהודי. אנחנו מנהלים הליכים משפטיים נגד רשויות ציבוריות שמפלות,

אנחנו עושים במסגרת היכולות המוגבלות שלנו וברור לי לחלוטין שיש לנו שאיפה להרחיב ולפעול, לא להיות פסיביים. האירוע האחרון שהצלחנו לקדם בעיריית תל אביב, זה שהם באופן וולונטרי, אחרי פגישה איתנו, והסברנו להם את הצורך, הם מינו ממונה וגם השקיעו משאבים ואנחנו באמת מלווים אותם ונעשה התהליך הנדרש כדי לייצר את השינוי. אני אומר, אדוני, נכון שאין דבר כזה גזע, אבל יש פרקטיקות גזעניות. אנחנו נאבקים בפרקטיקות הגזעניות ואנחנו עושים את זה, בכל הענווה,

בלי להקל ראש, עם אמירה ברורה, שאין לגיטימיות לגזענות. אני אומר עוד שני דברים, אדוני. ראשית, נאמר פה, האירוע האחרון של המאמן הלאומי לשעבר שלמה שרף הוא כל כך קשה. אנחנו יודעים על ילדים שזורקים עליהם בננות. המשמעות של אדם בשיעור קומה כמו שלו, עם ההשפעה שלו, שהוא אומר לשחקן תוך כדי משחק, כשהוא כועס עליו, שיילך לאכול בננות, המשמעות היא ברורה, לכן אנחנו מגנים את זה ומוקיעים את זה. אני כבר פניתי לשר התקשורת לבחון עם ערוץ הספורט האם הנושא הזה צריך להיבדק בנושא של הפרה של תנאי הזיכיון. יש חוק איסור אלימות בספורט, סעיף 15, אוסר התבטאות גזענית בקשר למשחקי ספורט ופניתי גם למנכ"ל משרד התרבות כדי שיפעל בנושא הזה. ככה שהתפקיד שלנו, אדוני, וזה בדיוק אחד הדברים, לנסות כיחידת תיאום למפות את כל הגורמים הממשלתיים ולהפעיל אותם. לכן, אדוני, אני מאוד שמח ואופטימי על התהליך שקורה פה ואני מאמין לחלוטין שאנחנו לא מדינה גזענית, יש פרקטיקות גזעניות ואנחנו יכולים לטפל בזה. יש לנו יכולת ורצון לטפל בזה, אבל צריך את הכלים כדי שנוכל לעשות את זה כמה שיותר טוב. אתה בתוך העניין? מתייעצים איתך? כן, אדוני. מישהו מחברי הכנסת רוצה להגיד משהו? בבקשה, חבר הכנסת טייב. אני יושב ושומע את הדיון. אני קודם כל מברך על הדיון, אני חושב שצריך לקדם את החקיקה וחוק עונשין וטיפול בנושא של גזענות ואפליה, או איך שלא נגדיר את זה, של ציבורים ייחודיים בישראל, אבל אני חושב שאנחנו בונים בית חולים מתחת לגשר. אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מחנכים את הנוער שלנו בעיקר, זה בעצם הדור הבא, הייתי מחלק את זה לשני חלקים, קודם כל בנושא תופעת האמירות הבעייתיות בנושא גזענות,

תרבות ותופעה של דיבור לוקה בעניין הזה של גזענות,

בעניין מעשה גזעני. אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מקיימים איזה שהוא מתווה, יכול להיות מול משרד החינוך, כדי לראות שהחומר הזה יועבר הלאה.

בוועדת העלייה והקליטה כל הזמן מתיימרים לבוא ולהטיל ביקורת על מדינות העולם כשהדבר הזה קורה פה בתוכנו, שאנחנו כביכול מחנכים, גם אם זה לא באופן אקטיבי, אבל בחוסר מעש, בחוסר האקטיביות של חינוך לדבר הזה או שלא יקרה הדבר הזה, אנחנו בסופו של דבר מגיעים לתופעה הזאת. אני חושב שעל זה אנחנו צריכים לשים את הדגש, כי זה ממש לבנות בית חולים מתחת לגשר.

יש פה חינוך לגזענות, יש פה תופעות כאלה ברשתות החברתיות ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים.

אבל אמרה לי היועצת המשפטית, ואני חושב שהיא צודקת, זה לא רק גזענות, זו גם אפליה מאוד חריפה שמגיעה לדרגה מסוימת.

לכן אמרתי מראש, אני לא יודע איך להגדיר את זה,

לכן צריך לשנות את הנוסח, גם גזענות וגם אפליה ברמה כזאת שהיא דורשת טיפול. זה נכון, אדוני, והחוק נותן התייחסות לנושא הזה. אני רק שכחתי לציין שלפני כחודשיים פורסם כבר תזכיר חוק שמכפיל את הפיצויים לפי חוק איסור אפליה בשירותים ומוצרים יחד עם שר המשפטים ושרת העלייה והקליטה, גם בנושא הזה יש התייחסות. ואני מסכים, אדוני, שאנחנו צריכים לטפל במעשים, החינוך הוא דבר אחד, אני אומר שהמניעה זה האכיפה הכי טובה שיש, החינוך, ככל שיש לנו כלים והשפעה להנחות להכניס כבר בגיל הרך את הנושא הזה של שוויון והכלה ולהכיר את הפסיפס, זה משהו שאפשר לעשות, וכמובן אנחנו מטפלים במעשים. אין לי יכולת לטפל במחשבות. התבטאות זה מעשה, אפליה זה מעשה ולכן בכל הפרקטיקות של האפליה אנחנו עוסקים. אוקיי. אנחנו מודים למשרד המשפטים על ההתקדמות, אנחנו מבקשים התקדמות יותר מהירה. אנחנו גם מבקשים שתהיה התייעצות עם השופט רובינשטיין במהלך הטיפול בנושא. ישיבת מעקב בחודש דצמבר. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.